אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום הנדון הוא ועדת המשנה לנושא תקציב הספורט של מדינת ישראל הרחבת הסמכויות והארכת התוקף. אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבתה היום על הרחבת סמכות ועדת המשנה לתקציב הספורט של מדינת ישראל לדון גם בנושא הקמת מגרשי ספורט ואולמות ספורט. תוקף פעילות הוועדה הוא למשך שישה שבועות נוספים נאריך את התוקף שלה. יש הערות? מישהו רוצה לומר משהו? בבקשה, יושב-ראש ועדת המשנה חבר הכנסת סימון דוידסון. אני מודה לך. התחלנו את העבודה ואנחנו מצויים בפני איך אגיד את זה, שאהיה נחמד ופוליטיקלי - - -? אתגרים לא פשוטים בעניין תקצוב הספורט, שנמתחים כבר שנים וסוף כל סוף דנים בהם לעומק ומנסים לעשות קצת סדר בתוך הבלגן. אגיד את זה אחרת, פחות פוליטיקאי. כאחד שחי את העולם הזה כל כך הרבה שנים ומבין את המשמעויות, קודם כול של השקיפות, המשמעויות של התבחינים וההשקעה באגודות ובאיגודים, היום ככל שאני צולל יותר לעומק, במיוחד בוועדה הזאת, אני מבין שלעשות את השינויים יהיה קשה אבל נצליח בסוף. בסוף מה שאנחנו רוצים זה שהאגודות ומספר הספורטאים במדינת ישראל יגדלו, ואפשר לעשות את זה רק על ידי תקציבים שיתמכו ויעזרו לכך. לא נוריד את הרגל מהגז, כמו שאומרים, נמשיך ונפעל עד שנצליח לעשות את השינוי, קודם כול מול מינהל הספורט שזה אומר שקיפות ושינויים בתבחינים למען ענפים שהולכים להיפגע והדבר השני, בסופו של תהליך להגדיל את התקציב של התמיכות לכל האגודות והאיגודים. צריך להבין, ואת הבנת את זה בפגישה הראשונה שעשינו עם הספורט, שסך הכול של התמיכות לספורט הישראלי היום זה 260 מיליון שקלים. זה כל הכסף שהולך לאגודות, לאיגודים וילדים שלנו בסוף. זה דבר שצריך לעשות בו שינוי גדול, ונמשיך ונפעל. תודה רבה על התמיכה. תודה רבה לך, חבר הכנסת סימון דוידסון יושב-ראש ועדת המשנה. תודה על החריצות ועל העבודה הקשה, זה לא פשוט ובטח שגם לא קל אל מול הספורטאים, שכבר שנים אין להם גב כלכלי, בייחוד בשנתיים של הקורונה. יישר כוח על העבודה שלך אל מול משרד האוצר ואל מול משרד הספורט. רק אציין שראינו לגבי הקמת המתקנים והאולמות שהסוגיה הזאת היא חלק בלתי נפרד מהיכולת של האגודות לתפקד. חייבים להרחיב את המנדט בעניין הזה. לא שמעו אותך. הנושא של הקמת מגרשי ספורט ואולמות ספורט עלה כחלק בלתי נפרד מהיכולת של אגודות הספורט לפעול, בעצם חלק בלתי נפרד מהתקצוב. ראינו גם דיפרנציאציה אולי אפליה, אפשר לומר במיקומים ובהקמה של מתקנים כאלה. לכן הנושא חייב להיות חלק מהדיון של הוועדה הזאת. אני רוצה להעלות להצבעה את עניין ועדת המשנה. מי בעד? מי נגד? הצבעה הנושא אושר. ההצבעה עברה. המון בהצלחה. אני נועלת את הישיבה הזו. הישיבה ננעלה בשעה 11:01.